אני מתכבד לפתוח את הדיון בהצעת חוק שהונחה, שהועברה בקריאה ראשונה, הצעת חוק הסמכת שירות ביטחון כללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020. כידוע, מאז פריצת המגיפה, מגפת הקורונה, ישראל מנסה להתמודד במגוון אמצעים כדי לבלום את המגיפה. בשלב מסוים, החליטה הממשלה לאפשר למשרד הבריאות לעשות שימוש בכלים שעומדים לרשות שירות הביטחון הכללי כדי להיאבק בהתפרצות המגיפה ולנסות לקטוע את שרשראות ההדבקה. השימוש הזה הוסדר בהתחלה בתקנות שעת חירום, אבל לאחר מכן, לאחר דיון בבג"ץ שבו אוינה האפשרות הזאת, נעשה שימוש זמני. דנו בנושא הזה מספר פעמים, שמונה דיונים לפחות, ובהמשך נקבע כי השימוש בכלי שב"כ לצורך מניעת התפרצות המגיפה צריך להיות מוסדר בחקיקה ראשית. ביום רביעי האחרון, עברה הצעת חוק בקריאה ראשונה שמסדירה את הכלי בחקיקה ראשית. אני רוצה שיוצג הצורך, שתוצג אותה דחיפות של הממשלה לקבל את האפשרות לחדש את השימוש בכלי. כמה זמן במצטבר נעשה שימוש בכלי?

סדר גודל של כחודשיים וחצי נעשה שימוש בכלי.

רוצה לשמוע באשר לדחיפות. אני רוצה להעמיד לרשות משרד הבריאות את אותם כלים במסגרת הסדר זמני ומוגבל. אנחנו נשמע עכשיו מנציגי משרד הבריאות על עלייה ושינוי מגמה בהתפרצות ובהפצה של המגיפה. אני רוצה לאפשר לוועדה את הזמן הראוי לקיים דיון מהיר אך לא חפוז בהסדר הראשי. אני רוצה להעביר היום בקריאה שנייה ושלישית הסדר זמני, בעצם לפצל את החוק. אנחנו נסדיר כלי זמני שיאפשר למשרד הבריאות לעשות פעולה בזמן שאנחנו דנים בהסדר הראשי, כשלנגד עינינו עומדים שני אינטרסים ציבוריים מהותיים: האחד, חיי אדם, והשני, עשיית כל המאמצים כדי למנוע פגיעה במשק הישראלי. נתחיל עם נציגת משרד

מקצרים, ככל

זמן

את הלו"ז של החקירות האנושיות. אנחנו יודעים שיש מגבלות לחקירות האנושיות,

מבחינת הזמן שלוקח להשיג מאדם את הפרטים

כמה זמן הוא פגש כל אחד, וגם להגיע לאנשים האלה,

החפיפה בין החקירות האנושיות לאיתורים של השירות היא בקושי 1,500 אנשים, 1,600 אנשים. הגענו לכמעט שליש מהחולים שהיו באותו זמן רק באמצעות הכלי של השירות, שזה שיעור הצלחה מאוד גבוה. מדובר

החקירות האנושיות מגיעות די מהר לקרובי המשפחה מקרבה

לאנשים שעובדים בצמידות עם אותו אדם במקום עבודה קטן. הסיוע של השירות נותן לנו מעגל יותר רחב של אנשים שהיו בקשר ובמגע קרוב עם אותו אדם. אולי הוא לא זוכר

שיקרו לוועדה. הצעת החוק הממשלתית מבקשת להסמיך מחדש את השירות לסייע למשרד הבריאות, והכל תחת ההכרזה של הממשלה שהמצב מצדיק את זה, שאין כרגע חלופות

למנגנון יש טריגרים של on

הממשלה יכולה להכריז שהשירות יוסמך לסייע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות בתקופה שהחוק בתוקף. החקירה האפידמיולוגית שהוא מסייע בה, שהיא בהתייחס ל-14 ימים אחורה, מתבצעת בשני היבטים:

במיקומים שהיה החולה המאומת שפרטיו הועברו

בעצם לקבוע בתוך החוק שהחוק ייכנס לתוקף כאילו הייתה הכרזה של הממשלה על צורך בהפעלה מלאה של השירות. אתם הולכים לבקש לשנות את החוק? זה לא לשנות את החוק, זה לשנות את

ההצעה להכרזה כזאת תובא לממשלה על ידי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, והיא תונח בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר מכן. היא גם תפורסם

כמו במנגנונים של הבקרה והפיקוח, במנגנונים של השקיפות. החוק ממשיך וקובע מה מוסמך השירות לעשות בתקופה שההכרזה בתוקף. השירות מוסמך לבצע בדיקה טכנולוגית

יש לכם אחוזים? בסיבוב הקודם, הודענו לאנשים שהם צריכים להיכנס לבידוד ושחלה עליהם חובה לפי צו בידוד בית לדווח באתר משרד הבריאות על הבידוד. גם היום ההרשמה של אדם לבידוד היא משהו שהאדם צריך לעשות. בכמה אחוזים זה עומד? אנחנו יודעים ששיעור הנרשמים לבידוד, גם בקרב המגעים האנושיים שעולים בחקירות האנושיות וגם בקרב המגעים שקיבלו הודעה מהשירות, הוא בסביבות 20%,25% מכל מי שקיבל הודעה שעליו להיכנס לבידוד. אנחנו לוקחים את הנתון הזה בחשבון. יש אנשים מאובחנים שנכנסו לבידוד ולא דיווחו. יש הרבה אנשים שמצייתים לחובת הבידוד,

באתר משרד הבריאות. אולי לא הצליחו, אולי קשה להם, אולי הם חושבים שזה פוגעני יותר. זה אחוז שמעיד על ההתנהגות הישראלית,

מעיד על שאלת היעילות של כלי החקירות הזה. האם מבצעים שם אכיפה?

בפעילות הקודמת של השירות, עוד לפני שהפסקנו אותה,

לבצע מהלך שבו אנשים היו צריכים להירשם. אם הם לא נרשמו בעצמם - להכניס אותם באופן אקטיבי לרשימת חייבי הבידוד. זה התחיל ממש לקראת סוף ההפעלה הקודמת, באזור אמצע מאי,

עלייה נוספת בשיעור של הנרשמים. מהלך דומה נעשה גם ביחס לחקירות האנושיות. הנחינו את האחיות האפידמיולוגיות שאם הן נתקלות במישהו שיש לו קושי והוא לא נרשם - לרשום אותו בעצמן תוך כדי החקירה האפידמיולוגית. זה מעלה במידה מסוימת את שיעור הרישומים לעומת כל מי שחייב בבידוד, אבל אין אף פעם 100% בעניין הזה. אנחנו ידעים שהרבה אנשים לא מקיימים את הבידוד במקום שבו הם גרים בדרך כלל, בכתובת שרשומה במרשם האוכלוסין, לכן הנתון של איפה האדם נמצא בבידוד חשוב שיבוא ממנו. זה חלק מהמחשבה מאחורי זה שהרישום צריך להיות עצמי. מעוגנת גם בחוק ההודעה שאנחנו שולחים לחולה עצמו. במקביל למשלוח המידע עליו לשירות, נשלחת אל החולה הודעה שאומרת לו שהמידע עליו הועבר לשירות לבדיקה. זה נעשה גם בסיבוב הקודם.

פניות מהציבור ביחס לאס-אם-אסים, כמעט בכלל לא פניות ביחס לאס-אם-אס שנשלח לחולה,

הם לא התלוננו על זה, הם לא באו וביקשו שנעצור או

בעצם לבוא ולומר לנו: שלחתם לי אס-אם-אס

אבל זה לא יכול להיות, הייתי לבד בבית בשעה הזאת. פניות מסוג אחר

ביטולים למגעים שבטעות קיבלו הודעה, ולשלוח הודעות למגעים החדשים שהם המגעים הנכונים של החולים. החוק מוסיף וקובע שיהיו נהלי ביצוע בשירות ובמשרד הבריאות. זה המשך של נהלים שהיו קיימים במסגרת ההפעלה בחוק שב"כ. הנהלים מפרטים בדיוק מה כל גוף עושה. הנהלים מאושרים על ידי היועץ המשפטי לממשלה. הנוהל של השירות הוא נוהל חסוי, והנוהל של משרד הבריאות מפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות. אנחנו מפרסמים כל תיקון לנוהל. כרגע יש באתר את כל הגרסאות של הנהלים. לא הורדנו את הגרסאות הקודמות, השארנו גרסה שהיא לא בתוקף וגרסה שהיא בתוקף. אנחנו נמשיך במנגנון הזה. הנוהל של משרד הבריאות יפרט איך אנחנו מעבירים בקשה לשירות, מה אנחנו עושים עם המידע שברשותנו, מה אנחנו עושים עם מה שהשירות מחזיר לנו. את ההגדרה של מגע קרוב מבחינה קלינית צריך לעדכן מזמן לזמן. אם תהיה הכרזה מצומצמת רק למקרים פרטניים וייחודיים, יהיו שם את אמות המידה לגבי אותם המקרים, את דרך הטיפול בהשגות מפניות ציבור באופן כללי ובאופן ספציפי. מובהר בהצעת החוק שהשירות עצמו לא נמצא בקשר עם אף חולה או מגע. הוא לא מדבר עם אף אזרח. אין פה תחקור אנושי על ידי השירות של מישהו. אין איזה שהוא מגע של השירות עם מישהו או עם מגעים. כל העבודה שלהם היא ממוחשבת ואוטומטית. המגע היחיד שיש מול החולים ומול המגעים זה של משרד הבריאות. מובהר חד משמעית שהשירות לא עוסק בפעילויות של פיקוח

- הוא לא מחלק קנסות, הוא לא שולח אס-אם-אסים, הוא לא בא בטענות לאנשים שהפרו חובת בידוד.

מה שהוא עושה זה לסייע לנו לבצע חקירה אפידמיולוגית יותר מדויקת במקום. בנוסף, מתמנה צוות שרים. תפקידו לבחון את הצורך בהסתייעות שלנו בשירות אל מול מצב התחלואה, אל מול התוצאות של הפעולות שאנחנו עושים. הצוות הזה כולל את ראש הממשלה ואת ראש הממשלה החלופי,

את שר המודיעין, ושרים נוספים כפי שתחליט הממשלה. הצוות הזה יצטרך לקבל חוות דעת בנושא הפרטיות מהרשות להגנת הפרטיות, לדווח לממשלה על ממצאיו והמלצותיו, כדי שהממשלה תוכל לקבל החלטות לגבי המשך ההסתייעות בשירות. הצוות הזה הוא זה שמתניע את מה שמופיע בסעיף 2(א)(1). עם כניסת החוק לתוקף נכנסת ההוראה של 2(א)(2) - האפשרות להסתייע בכלי השב"כ במקרים פרטניים. האם המעבר לשלב של בדיקה אוטומטית או בהיקף מלא היא בהתנעת הצוות? הצורך בהמלצת צוות השרים רלוונטי לשני סוגי ההכרזות. אם אנחנו נמצאים במצב רגוע יחסית, הממשלה כדי להכריז הכרזה כזאת צריכה חוות דעת של צוות השרים. מאחר ואנחנו נמצאים בעיצומו של משבר עם חולים מרובים, הבקשה שלנו, וזה בשונה ממה שכתוב בהצעה שהתפרסמה, זה שהחוק ייכנס לתוקף במנגנון שאומר שכביכול ניתנה הכרזה לפי סעיף 2(א)(1). כדי להפעיל את 2(א)(1) צריכה להיות החלטה של צוות השרים לאחר שהתייעץ עם מי שהוא צריך להתייעץ. הממשלה מבקשת לשנות את זה. ההצעה

אמרה שתהיה הכרזה לפי סעיף 2(א)(2). בדיון בממשלה נאמר שכשנגיע להשלמת החקיקה נראה מה המצב באותו זמן. כרגע הממשלה מבקשת שכניסת החוק לתוקף תהיה כאילו ניתנה הכרזה לפי סעיף 2(א)(1). זה עבר בקבינט קורונה? יחד עם האמירה שההפעלה לפי 2(א)(1) או לפי 2(א)(2) תהיה תלויה במועד שבו מגיעה ההצעה להשלמה ובמצב שיהיה באותו מועד. אנחנו כרגע במצב שבו נדרשת הפעלה מלאה של הכלי. ביום ד' הבנתם שההפעלה היא לפי 2(א)(2). האם היום אתם מבינים שההפעלה היא לפי

כבר ביום ד' היה ברור שאולי צריך לשנות את זה. הנוסח פורסם כפי שפורסם, מתוך הבנה שיכול להיות שנבקש לשנות את זה.

ההכרעה הזאת היא לא טריוויאלית. הממשלה נהגה בשלושת החודשים האלה לפי 2(א)(2). ביום ד' הגשתם לנו הצעת חוק שאומרת שההפעלה היא לפי 2(א)(2).

מספר החוקרים ומשך החקירה לא עומדים בהיקף הבדיקות הנדרשות ולכן צריך לעשות שימוש בכלי. אני עוקב אחרי המספרים באדיקות. בין יום ד' ליום ב' המספרים לא השתנו דרמטית, הם אפילו קצת

אכן בממשלה הנוסח שהוצג ואושר הוא הנוסח שהוצג בקריאה ראשונה, לפיו מדובר על הפעלה של המתכונת המצומצמת שבסעיף 2(א)(2). בדיון בממשלה היה ברור שהנסיבות הן נסיבות מתפתחות, היה ברור שהתחלואה

אני מסכימה איתך שאין לנו החלטה חלוטה בעניין. השקעתם מחשבה רבה בהסדר הזה,

שהוא מורכב וחשוב.

עם הרבה מאוד עבודה מאחוריו. ראיתם לנכון לעגן את אותו הליך מעבר בחקיקה ראשית. הדברים היו לנגד

זה נראה לנו יותר נכון מאשר לאפשר עכשיו את ההפעלה במתכונת המצומצמת ולרוץ אחר כך להקים צוות שרים. אנחנו נציגי הרשות המחוקקת, לא הרשות המבצעת. הרשות המבצעת רואה את התמונה

התוצרים של המידע נשמרים רק לתקופה שתאפשר לנו כמשרד הבריאות לחזור לשירות במקרים של השגות,

הם צריכים לשמור את זה לתקופה של 14 ימים, שזו התקופה שאדם צריך להיות בבידוד.

החוק קובע שהשירות יעשה שימוש במידע שאנחנו מעבירים לו רק לצורך ביצוע הפעולות של סיוע

מנכ"ל משרד הבריאות מסמיך אנשים בתוך המשרד לעיין בפרטי המידע שמגיעים מהשירות. רק מי שיקבל הסמכה מהמנכ"ל יוכל לגשת ולעיין בפרטי המידע - לא בהכרח

וגם משרד הבריאות לא יעביר את המידע שהוא קיבל מהשירות חוץ מפרטים שמוכנסים לרשימת חייבי הבידוד. רשימת חייב הבידוד זו רשימה שמתנהלת על פי צו בידוד בית, נעשים בה שימושים

הסייג הזה לא חל על רשימת החייבים בבידוד שכוללת מידע מכל מיני מקורות.

לוועדת הכנסת לענייני השירות.

פירוט בתוך החוק של פרטי המידע שנדרשים הגופים האלה לדווח לוועדה. ביצענו את הדיווחים האלה גם בסיבוב הקודם. גם בפעם הקודמת דיווחנו פרטי מידע שהיו בידינו, גם אם הם לא נדרשו בדיוק בהחלטת הממשלה. כרגע החוק כולל את כל פרטי המידע שדיווחנו עליהם ושיש לנו יכולת לדווח עליהם, יותר רחב ממה שהיה בהחלטת הממשלה, כולל פרטי מידע נוספים והערות מהציבור שקיבלנו שביקשו שיהיה לגביהם דיווח ושקיפות. במקביל לדיווח לכנסת, יש דיווח ליועץ המשפטי לממשלה. הפיקוח של היועץ המשפטי לממשלה הוא יותר קרוב. יש דיווח גם לגבי המחיקה של המידע. יש הוראת עונשין על עשיית שימוש במידע בניגוד להוראות של החוק. אנחנו מחילים על השירות ועל עובדיו את הוראות חוק שירות הביטחון הכללי במסגרת ביצוע התפקיד שלהם. ממילא הוראות שירות הביטחון הכללי חלות על עובדי השירות, אבל פה זה נאמר במפורש.

הוראה של שמירת דינים. אם יש לגופים אחרים כל מיני סמכויות לפי דין, אנחנו לא גורעים מהסמכויות האלו. הכוונה שלנו היא שביום התחילה של החוק יראו אותו כאילו ניתנה הכרזה לפי סעיף 2(א)(1),

שינוי ממה שפורסם בהצעת החוק שעברה קריאה ראשונה. בנוסף, היינו מבקשים שאם הסיוע של השירות מאושר ומתחיל מחר או מחרתיים, נוכל כבר להעביר לשירות גם חולים שכבר אובחנו לפני ימים ספורים, עד עשרה ימים לפני יום התחילה, שזה עוד שינוי מהנוסח. יש הוראות מעבר ששומרות ברציפות על ההוראות שהיו בהחלטת הממשלה שפקעה לגבי שמירת המידע ולגבי הסמכת בעלי התפקידים והגורמים במשרד הבריאות. אנחנו נרצה לבקש, בגלל שאישור הנוהל על ידי היועץ המשפטי לממשלה יכול לקחת יום-יומיים, לאפשר, שזה בשינוי המנוסח שפורסם, לפעול על פי הנוהל הקיים, הנוהל שאושר לאחרונה, עד שהתיקונים לנוהל שמצוי בחוק החדש יאושרו. תוקף החוק הוא לשלושה חודשים, כאשר הממשלה רשאית לבקש מהכנסת להאריך את התוקף של החוק

במצב התחלואה ובהתפתחות של הנגיף והעדר חלופות מתאימות. הנושא של העדר חלופות מתאימות הוא חשוב, הוא כל הזמן חוזר. אנחנו כל הזמן מחפשים חלופות, שאלה כלים משלימים. הכלי של השירות הוא כלי משלים לכלים שאנחנו משתמשים בהם. אם נגיע למצב שבו יש לנו כלים מספיק טובים אחרים, לא תהיה סיבה להמשיך להסתייע בשירות. אנחנו נהיה הראשונים שנשמח שיהיו לנו כלים טובים כמו הכלי של השירות כדי לצאת מהמחלוקת הציבורית שהנושא הזה

אנחנו לגמרי מודעים למחלוקת הציבורית, אנחנו לא מנסים להתחמק מזה. בקשת הממשלה להארכת החוק תונח על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הכנסת רשאית, לפי המלצת הוועדה, להאריך את התוקף לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שלושה חודשים. זאת ההצעה של החוק כפי שהממשלה הגישה אותה, כפי שאנחנו מבקשים לאשר אותה.

הממשלה מניחה בפניכם הצעה שהיא לא פשוטה, שהיא מורכבת, אבל היא מאוזנת, נותנת מענה לצורך אמיתי שקיים. היא כוללת בתוכה שורה ארוכה של תהליכי בקרה ובחינה טרום קבלת החלטות, וגם חיוב לכבות את ההסמכה כשאין צורך, כולל הסמכה של הכנסת לעשות את זה. אנחנו מקווים שנצליח בדיונים האלה להבהיר את הדברים ולשכנע את הכנסת בנחיצות של הסמכות הזאת. אני רוצה להניח בפני הוועדה הסדר זמני או הסדר חלקי להסדר הראשי שמונח ושמענו את הסקירה לגביו. ההסדר יכלול סעיפים שיפוצלו מהצעת החוק הראשית. זה יאפשר לנו לדון בהצעת החוק הראשית, בהסדר הראשי, בצורה מלאה ונאותה. הסמכת השב"כ הייתה בחודש מרץ-אפריל בהליך מאוד לא שגרתי,

מדובר בהסמכת שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל להשתמש בסמכויות שניתנו לו כארגון מסכל להילחם בטרור, שזה ייעודו ותפקידו,

הנושא נדון בבג"ץ, כאשר בג"ץ החליט שלעת הזאת, לעת הזאת שפרצה המגיפה, לא היו כלים והמדינה הייתה צריכה להתמודד, נכון להשתמש בסעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ. הוא גם אמר שיש להסדיר את הנושא בחקיקה ראשית. הצעת החוק שמונחת על שולחן הוועדה עברה קריאה ראשונה ביום רביעי בערב. זאת הצעת חוק שקיבלה פטור מחובת הנחה ביום רביעי בערב. מדובר בהצעת חוק, בדבר חקיקה רציני שאנחנו חייבים לקיים דיונים רציניים, יסודיים, מעמיקים בו באופן מהיר אך לא חפוז. זאת הצעת חוק לגמרי לא שגרתית. הסוגיות בה הן מורכבות, הסוגיות בה הן חשובות. מכיוון שאני מבינה שהממשלה מבקשת לתת בידה איזה כלי, הצעתי לוועדה לפצל את הצעת החוק. מה זאת אומרת פיצול הצעת חוק? אנחנו מפצלים את הצעת החוק לשניים, כאשר חלק מההסדר נשאר על שולחן הוועדה, חלק עובר למליאת הכנסת. אם הצעת החוק תעבור בהסדר שאנחנו מציעים, בהסדר היותר מצמצם, עם מתן כלי למשרד הבריאות להסתייע בשב"כ במקרים שהם מבקשים, מהיום בערב עד לעוד שלושה שבועות תינתן למשרד הבריאות האפשרות להסתייע בשירות הביטחון הכללי. במהלך שלושת השבועות האלה תמשיך לדון הוועדה בחלק שנותר על שולחן הוועדה,

הרחב יותר.

לדעתי, יתקיימו שני הדברים: גם נענים לבקשת הממשלה וגם הוועדה תמשיך לקיים דיון סדור,

מעמיק ומקיף בכל ההסדר היותר רחב. הצעת הפיצול, שצריכה לקבל את אישור הוועדה וגם את אישור מליאת הכנסת, נותנת מענה לשני הדברים. אנחנו מדברים על ההסדר הראשי לשלושה חודשים ועוד שלושה חודשים. בהינתן שנימצא באותו אתגר בחודש דצמבר, בעיצומו של החורף, כנראה שהממשלה תרצה או תבקש להאריך אותו. אם המגיפה גדולה מכולנו, ייתכן שנצטרך לעשות בו שימוש עד מציאת חיסון. כשאני מדבר על הסדר ראשי, אני מדבר על כך שאנחנו צריכים לדון בו בצורה מלאה. למה אי אפשר

כשבתוך הזמן המוגבל הזה יהיה לנו מספיק זמן לדון?

לא נשאר דבר חקיקה על שולחן הוועדה. על מנת להשיג את שתי המטרות האלו, צריך להשאיר איזה שהוא פלח של הצעת החוק על שולחן הוועדה כדי שהיא תוכל להמשיך ולדון. לא בכדי התעכבתי על שני ההסדרים כפי שמופיעים בהצעת החוק. הממשלה ראתה לנכון להעביר ביום ד', שזה לא היה ממזמן, הסדר בקריאה ראשונה, הסדר מתון. בתקופת הדיון בוועדה הזאת על החוק יהיה הסדר ביניים שיאפשר את אותו הסדר מתון כפי שהיה עד לפני שבועיים. במידה ובמהלך הדיונים שלנו יש החמרה פתאומית ומשמעותית, אנחנו ניתן רשת ביטחון מלאה כדי שחלילה לא תהיה פגיעה בחיי אדם או פגיעה במשק הישראלי. אנחנו נקיים דיון לגופו של חוק, לגופן של ההוראות, בצורה הנאותה והמלאה. אני חושב שאנחנו מאזנים בין שני אינטרסים. הממשלה מבקשת כלי. היא הגדירה בחקיקה מה המצב. אנחנו נותנים לה את הגמישות לצורך שימוש בכלי, אבל אנחנו מקיימים את הליך החקיקה בתצורה ראויה,

ובשים לב לאותה קביעה בבג"ץ. גם אם לא הייתה קביעה בבג"ץ, אני חושב שאנחנו מחויבים בדיון שהוא מהיר אך לא חפוז. אני חושב שההסדר מאזן בין שני האינטרסים, הוא ראוי, נכון וסביר. אני מבקש לפתוח את הדיון להערות חברי הכנסת. החוק הזה בחטא בא לעולם, עוד מתקנה

כאשר בהצבעה טרומית במליאה היינו עדים לכך שהשר שטייניץ חצה בדרכו המהירה, וזה כדי לרצות את נתניהו, כל רמזור אדום בשינוי של נתונים. ואתה, אדוני, עם כל הניסיון הלא טוב שיש לך עם נתניהו, אתה בכל זאת עושה את הכל כדי לרצות אותו. יש לנו בוועדה הזאת תפקיד, וזה לא משנה אם זה קואליציה או אופוזיציה. אנחנו צריכים לפקח על הרשות המבצעת, לא להגיד שלהם יש את התמונה, שלהם יש כל מיני קבינטים, שהם יודעים.

בוא נסגור את הוועדה הזאת, בשביל מה צריך אותה. בוא נצביע, כמו שהציעה עמיתתי חברת הכנסת איילת שקד, וזהו. הדיון הזה לא רק שהוא לא מפחית את תיאוריות הקונספירציה, הוא הופך את כל ההזיות שהיו להרבה מאוד אנשים למציאות בפני עצמה. אין צורך בחוק הזה, במיוחד כששמענו שיש 400 אחיות שעובדות על החקירות האפידמיולוגיות ולאחר מכן התברר שיש רק 29 אחיות, לא יותר. אי אפשר לומר שהחקירות האפידמיולוגיות לא מצליחות, כי אנחנו לא עושים אותן, אנחנו לא מקיימים אותן. אנחנו ישר רצים למשהו שראש הממשלה רוצה. הוא רוצה את הכלי הזה, את כלי השב"כ תחת ידיו, כי הוא רוצה לעצור מחאה ציבורית. טוב שהחוק הזה ייגנז, טוב שהחוק הזה ייעלם מעולמנו. בארגז הכלים עוד נותרו מספר כלים שנוכל להשתמש בהם.

אתם, עמיתיי ועמיתותיי, תצביעו בעד, אתם תתנו יד להרס הדמוקרטיה, ואין בזה צורך. הביקורת שלי כלפי הממשלה היא על כך שהחוק הזה לא עבר כבר לפני חודש. כשאישרנו את התקנות לשלושה שבועות, כבר אז היה צריך להביא חקיקה ראשית ולהעביר את החוק הזה. אני חושבת שהחוק הזה לא הורס את הדמוקרטיה. זה נכון שהוא לא אידיאלי, זה נכון שהוא לא נוח, זה נכון שהיינו מעדיפים שהוא לא היה בא לעולם, אבל המציאות שאנחנו נמצאים בה היא שנהרסות משפחות, שאנשים מאבדים את פרנסתם. אנחנו גם מאבדים חיי אדם. כשאני שמה על כף המאזניים את האיזון בין ההרס הכלכלי והבריאותי לבין הפגיעה המסוימת בפרטיות, אני מעדיפה את הפגיעה המסוימת בפרטיות. אין כרגע באמת חלופה לחוק הזה. צמידי הבלוטות' ואפליקציית המגן זה דבר וולונטרי. רוב האנשים לא יסכימו ללכת עם צמיד בלוטות' כמו איזה כלב עם קולר. הם גם לא יורידו את אפליקציית המגן. בסיטואציה שבה הממשלה על סף איבוד שליטה במגיפה - אין תחליף אחר. אני נפגשת כל יום עם עצמאיים, עם בעלי עסקים, עם שכירים שמאבדים את הפרנסה שלהם בגלל המגיפה הזאת. אני חושבת שצריך לעשות כל מה שאפשר, רק לא לסגור את המשק. אני מאוד מקווה שקבינט הקורונה לא יקבל שום דרישה של משרד הבריאות להקטין את כמות המשתתפים באירועים, לשים הגבלות כלכליות כאלו ואחרות. את כל מה שאנחנו יכולים לעשות שלא שם מגבלות כלכליות בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים - צריך לאשר, מה גם שיש פיקוח על השב"כ. ברור שבלי פיקוח אסור היה לנו לאשר את זה. יש פיקוח של הוועדה הזאת ושל הכנסת.

אני מעדיפה שאת העבודה הזאת יעשה השב"כ, לא חברה פרטית, כי אני לא יודעת מה חברה פרטית יכולה לעשות. אני מסכימה עם יושב-ראש הוועדה, אנחנו צריכים להעביר היום את החוק. אני מסכימה שצריך לתת

במיידי, שחייבים להצביע על ההסדר הזה היום, לפחות על חלקו. הבנו בדיון הקודם, בדיון שבו הארכנו את התקנות, שחצי מהחולים בתקופה שהכלי עבד שאינם מקרב בני המשפחה אותרו על ידי הכלי. האם הנתון הזה נכון? כשליש מהחולים

כאלה שהגיעו מחו"ל. חלק זה השירות,

וחלק זה האנשים שהגיעו מחו"ל. אם בתקופה שעבדתם רק עם החקירות האפידמיולוגיות היה לכם הכלי, בכמה אחוזים הייתם מאתרים יותר חולים? יש לכם הערכה כזאת? אני לא יודעת אם ניתן לעשות הערכה כזאת. צריך לזכור שעד אמצע מרץ היו מעט חולים חדשים ביום. זה התחיל לגדול מאוד מהר. קשה לי מאוד להעריך. במאי היינו רק עם עשרות נדבקים ביום,

בדעיכה של המגיפה. אם במאי היה לכם את הכלי, האם את חושבת שהיינו מגיעים לפחות נדבקים היום, האם את חושבת שהייתם מצליחים לקטוע את שרשרת ההדבקה בצורה טובה יותר, או שזה לא כזה משנה באותה תקופה והסתדרתם עם החוקרים האפידמיולוגים? אני חושבת שבכל מספר חולים יש תועלת לכלי של השירות, כי הוא נותן עוד מגעים שמסתובבים שהחולה עצמו לא יודע עליהם, לא זוכר.

אני לא יודעת לענות במספר. אני אומר לך שזה זניח. יש אנשים שיש להם מעט מגעים, יש אנשים שיש להם הרבה מגעים. מה ההערכות כרגע לגבי כמות הנשאים במדינת ישראל שלא זוהו עד כה?

האם זה פי חמש?

האם אנחנו לא דנים עכשיו בצעד שסוגר את שערי האורווה אחרי שהסוסים כבר מזמן ברחו ממנה?

היא לא כזאת נוראית, אין צורך בכלל לנקוט פה בצעדי חירום כל כך נרחבים.

אין סיבה לנקוט בצעדים כל כך קיצוניים, כל כך חריגים, להפעיל את שירות הביטחון הכללי למעקב אחרי אזרחי ישראל במציאות שפשוט לא מחייבת את זה.

גישה שמכבדת את האזרח, מכבדת את פרטיותו, אפילו לא נוסתה. זה נראה לי פשוט שערורייה ציבורית שאנחנו אפילו לא מנסים לגשת לאזרח בגישה מכבדת, שזה הדבר הראשון והבסיסי שאנחנו צריכים לעשות. אני לא בקיא בנתונים הרפואיים, ואני גם מבין שהם כרגע לא מוחלטים, אבל הטענות הן שיכול להיות שכמות הנשאים בפועל היא גדולה פי 10 ממה שהתגלתה עד היום. אם זה נכון, נזקה של מחלה הזאת הרבה יותר קטן ממה שנדמה. כשאני בודק את כמות החולים עד היום, קרוב ל-50% הם בקבוצות הגיל הלא מסוכנות בכלל, בין 20 ל-50. בקבוצת הגיל המסוכנת, שהיא בדרך כלל גם סובלת ממחלות רקע, יש פחות מ-20% מהאוכלוסייה. האם לא יהיה נכון להגן יותר טוב על האוכלוסייה שנדרשת למיגון ודרך זה להתמודד בהצלחה עם המגיפה? נדמה לי שיש פה צעד מאוד קיצוני שאינו נדרש בעת הזאת. יכול להיות שיהיה הגיוני להכין הצעת חוק לימים שנגלה שבגל שני ושלישי הווירוס הזה עבר איזו שהיא מוטציה ורמת הקטלניות שלו היא הרבה יותר גבוהה, הסכנה שלו לציבור היא הרבה יותר חמורה. כרגע הצעד הזה לא נדרש. האיזון בין זכויות האזרח, כבוד האדם וחירותו, לבין היכולת שמוקנית לממשלת ישראל לדעתי האיזון הזה מופר באופן קיצוני, לא מידתי ולא נדרש בעת הזאת. האם עד עכשיו קיבלנו איזו שהיא תלונה או מקבץ של תלונות על הפרת זכויות הפרט? האם מישהו התלונן באופן פורמאלי על פגיעה? איך הוא יכול להתלונן כשהוא לא יודע? קיבלתי מ-30 אנשים הודעות על כך שפוגעים להם בזכויות הפרט בזה שיודעים לאן הם הולכים. אם היית יודע שנכנסים לך לווטסאפים ורואים עם מי אתה מתקשר ולמי אתה שולח אס-אם-אסים, נראה לי שגם אתה היית מתלונן. הם לא יודעים. יש שתי גישות לעצור את שרשרת ההדבקות. האחת, לעצור את כל המשק,

לאתר באופן פרטני היכן יכולה להיות הדבקה.

זה דיברתי כשאמרתי שהסוסים ברחו מהאורווה. יש פי 10 יותר נשאים. אנחנו בכלל לא שולטים בזה. על ידי הכלי הזה גילינו הרבה יותר אנשים שאכן היו חולים, גילינו אותם יותר מהר. גם קצב הזיהוי וגם היקף הזיהוי באמצעות הכלי הזה או ואבוי אם נזנח אותו. אני לא שמעתי ולא ראיתי שיש כוונה של המדינה, כוונה של השב"כ או כוונה של המחוקק לפגוע בפרט, או לעשות שימוש

ושימוש לרעה. אין שימוש אחד לרעה בכלי הזה שתועד עד היום. מאיפה הבאת את זה? ככל שאנחנו יודעים להשתמש במערכת של איתור פרטני ובידוד פרטני, ככה אנחנו עוזרים למשק להתמודד עם המחלה הזאת. אפשר ללכת רחב, בית ספרי, עירוני, מדינה שלמה להכניס לבידוד, ואפשר ללכת כמה שיותר פרטני. אני חושב שכל בר-דעת מבין שללכת לאיתור פרטני ובידוד פרטני הוא יותר נכון למדינת ישראל מאשר לעשות בידודים נרחבים, כי המחיר הכלכלי של בידודים נרחבים הוא מחיר קשה, הוא בלתי נסבל. גם לי חשובות מאוד זכויות הפרט, אבל אני חושב שהחוק הזה מגביל בצורה ברורה את השב"כ, את משרד הבריאות, את כל האנשים המוסמכים להתעסק עם הנושאים האלה. אם אני מסתכל אחורה, אני רואה שזה נעשה בצורה טובה. אנחנו צריכים לאפשר את השימוש בכלי הזה. האם יש בפיצול איזו שהיא פגיעה ביכולת של משרד הבריאות להשתמש בכלי? האם מרוב זהירות שאנחנו רוצים לדון, אנחנו מונעים את כל הכלים הנדרשים למערכת הבריאות ולשב"כ כדי לאתר אנשים? אותו הסדר זמני או משני מאפשר התמודדות ברמה מיטבית בהיקף התחלואה הקיים או הצפוי באותו חלון זמן שנדון. אנחנו מוסיפים שסתום נוסף, רשת ביטחון למצב שבו הערכות משתנות ויש הידרדרות משמעותית, שאפשר יהיה להוסיף או להקל. למה לא ללכת בגישה של

לדון,

כי אנחנו מאשרים עכשיו הסדר שהוא לא למעלה מהנדרש במצב הנוכחי. אנחנו נותנים את הכלים. אנחנו נקיים את הדיון העיקרי בהסדר הראשי. אני חושבת שהדיכוטומיה הזאת שאומרים לציבור: או שנעצור את הכלכלה בישראל, או שנשלח את השב"כ לעקוב אחריכם, היא זריית חול בעיני הציבור.

אפשר לפתוח כלכלה וגם לפתח יכולות אחרות - אם באפליקציה, אם בחקירה אפידמיולוגית שמאפשרת מענה סביר כמו חקירת שב"כ. במדינה דמוקרטית השב"כ לא מופעל ככלי נגד

האם לאורך זמן, כל עוד יש קורונה, יהיה מעקב שב"כ? למה? מה פתאום?

יש לנו בעיה, אנחנו רוצים להתמודד איתה. הדרך של לשלוח את

זה לא שהמערכות במדינה הזאת דופקות כמו שעון. אנחנו מבינים שמי שפוצה פיו ובא להפגנה נזרק לתא המעצר, ואז השופטת קובעת שיש סתימת פיות. אנחנו מבינים שהמערכות לא מתפקדות,

אם בכלי הזה יש יכולת לבוא ולסייע, אם לכלי הזה יש יכולת למנוע את הפגיעה הזאת ולהציל חיי אדם, אנחנו צריכים לאפשר את השימוש בו. כמובן שצריך לשים אותו במסגרת,

אני פוגש אנשים עם מצוקות לא פחות מחברת הכנסת שקד, ואני רוצה לחסוך את הבידוד או את הכליאה של אנשים בבית כמו חברת שרן השכל.

אנחנו פוגעים ביותר אנשים

בתוך המגיפה הזאת ארבעה חודשים.

האפידמיולוגיות הוא כל כך נמוך? שלא לדבר על זה שהבדיקות הסרולוגיות מתחילות רק היום בקופות החולים. יש מצבים שנצטרך להפעיל את הכלי הזה של השירות, אבל זה יהיה כשבאמת נהיה שם.

איננו חדש, הוא לא כרעם ביום בהיר נופל על הוועדה הזאת. עשינו כבר פיילוטים של בדיקות סרולוגיות. השבוע מתחילות הבדיקות הסרולוגיות בהיקף רחב.

אנשים שקיבלו אס-אם-אסים כאלה לא פנו אלינו בתלונה על כך. אני מחזיק את הדוח שלך, טליה, מסוף מאי. אני מחבר אותו למשפט שאמרת בהתחלה על כך שאיבדנו שליטה על התפשטות

כשאתה מזקק את הנתונים, אתה מבין כמה הכלי הזה, כשהוא היה עוד בתחילתו, הביא להתמודדות אמיתית ואפקטיבית. בשבוע הראשון של יוני שבו הכלי הזה לא עבד, הותר להשתמש בכלי הזה של השב"כ רק

לשמחתי הורידו את הנתון הזה.

היום אתה לא מקבל הודעה בקרבת איזה חולה היית. צריך לסכם שהחוק הזה עובר היום. אני מציע שנעבור עכשיו לקריאה של החוק. חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי

התש"ף-2020 בחוק

"מגע קרוב עם חולה" מגע עם חולה העלול להביא להדבקה מחלה, בהתייחס למרחק מהחולה ולזמן החשיפה אליו,

מספר הטלפון של יעד ההתקשרות ומועד ההתקשרות, "נתוני זיהוי שם, מספר זהות, מספר טלפון ותאריך לידה, "נתוני

נתוני איכון של מכשיר טלפון נייד, "פרטי בקשה לקבלת סיוע" הפרטים כמפורט להלן, לגבי חולה שהבקשה נוגעת

אני מבין שהכוונה פה זה שהשב"כ יוכל לראות עם מי הייתי בקשר באמצעות ההתקשרות שלי. אני מבקש שבהמשך הדיון תינתן התשובה. כדי להתמודד עם המגיפה הזאת, אנחנו חייבים לפעול במקצועיות ובשקיפות. ההצעה הזאת להסמיך את השב"כ היא לא מקצועית,

אנשי בריאות הציבור, בעד כל

שיקדם את בריאות הציבור, גם אם הוא פוגע בפרטיות, רק השאלה אם התועלת של הכלי הזה היא רבה על הנזק שלו. אנחנו יודעים היום שכמות האנשים שנדבקו, לפי סקרים סרולוגיים בישראל ובעולם, היא פי

האם זה מה שיעצור וימנע את המגיפה?

באיזה מחיר? במחיר ש-180,000 אותרו כמגעים, הוכנסו לבידוד מיותר, תוך כדי מחיר כבד של אובדן אמון הציבור. מודיעים לאנשים שלא היו במגעים, רק הטלפון שלהם היה באיזה שהוא מקום ליד טלפון

אנשים פוחדים ללכת להיבדק, הם פוחדים למסור מידע. כך אנחנו לא יכולים להתמודד עם מגיפה. צריך לפעול כמו כל מדינות העולם. אנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה שרוצה להפעיל את שירות הביטחון

ראינו את התחקיר ב"ידיעות אחרונות" לגבי המשמעות של הכלי שיש לשב"כ. כשאנחנו משתמשים בסמכויות האלה לא לצורך

אנחנו בעצם יוצרים מצב שאנחנו חושפים את כל חוק השב"כ לאיזון שונה ממה שהתכוון המחוקק. יש פה גם פתח לתקיפה חוקתית של חלק מסעיפי חוק השב"כ, לכן די ברור למה ראש השב"כ מתנגד לחוק

דיבר פה חגי על אמון הציבור. אני חושב שיש פה שאלה שהיא לא רק של אמון הציבור בממשלה, היא של אמון הממשלה בציבור. עוד לא ניסו לעשות איזה שהוא קמפיין כדי לשכנע את הציבור להוריד את מגן אחד,

אנחנו מתיימרים להיות Start-up Nation, אבל במקום זה אנחנו הופכים להיות מדינת

על מנת שלא נהיה בדיון נוסף בו נדון שוב על ההנחיות של ההסדר הזה, אנחנו מבקשים לעשות שימוש מיידי באפליקציית מגן שתיים, וזאת ללא קשר לתוצאות הדיון היום. על פי החוק, על

השב"כ עלה רק על 10% מהחולים שהסתובבו בשטח. הנתון שהצגת איננו נכון,

כאשר מתוכם כלי השב"כ איתר

אני רוצה להתייחס לנתונים שנאספים. אפילו החלק הזה, שהוא מאוד ספציפי, לא נכון. המערכת הסלולארית אוספת את מספרי הברזל.

המערכת אוספת נתוני זיהוי נוספים,

פירטנו בהרחבה את העמדות שלנו ואת הסיבות לכך שאנחנו מתנגדים להצעת החוק הזאת. אנחנו חושבים וסבורים שיסודה של הצעת החוק הזאת היא על הנחת יסוד לא מבוססת דיה, הנחת יסוד שאומרת שאין חלופות לשימוש לכלי של

אני חושבת שהשימוש בשב"כ הוא לא נכון. אני מתרעמת על כך שאם אין בידוד וסגר - יש שב"כ. אנחנו יודעים ששליש מהמגעים מאותרים על ידי

חסר לנו שהוא לא יהיה יעיל אחרי כל כך הרבה שנים.

כי הוא פוטר את משרד הבריאות מאחריות לנקוט בצעדים שהם

הוא מסוכן, כי לא מדובר רק בפגיעה קלה בפרטיות. לא מדובר באוסף של אנשים הזויים שהחליטו לקום בבוקר ולהגן על הפרטיות שלהם. ארגון ביון מסכל עוקב אחרי אזרחים שהם לא פושעים, שהם לא מחבלים, שהם לא מרגלים,

חולה. הוא

כי בשעה שהממשלה דורשת אמון מהציבור, היא בעצמה מגלה שהיא לא נותנת אמון בציבור. היא רוצה לעקוב אחרי כולנו כל

הפלטפורמה הנוכחית איננה מאפשרת לנו לענות על השאלה הזאת.

הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות סיוע.

הצוות המשפטי של הוועדה סבור שיש צורך בהצעת חוק כזאת שעוסקת בהסמכת השב"כ לפתוח באיזה

בביצוע חקירה אפידמיולוגית לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, על מנת להגן על שלומו ובריאותו של הציבור, זאת,

ומיידית לאזרחי ותושבי המדינה והמחייבת שימוש באמצעים חריגים והכל, לתקופה מוגבלת. האם נכון להסמיך פה את שירות הביטחון? זה הסמכת שירות הביטחון. אתה צריך להסמיך את השירות כדי שיוכל לסייע למשרד הבריאות.

לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות שמטרתן זיהוי נתוני מיקומם של חולים בתקופה של 14 ימים לפני תאריך אבחונם במחלה וזיהוי האנשים

לגבי יתר החולים על ביצוע חקירה אפידמיולוגית או על הסתייעות בשירו לבצע פעולות כאמור בסעיף 4, לפי שיקול דעתו. התקיימו נסיבות חריגות המנויות בתוספת,

לא תכריז הממשלה כאמור בסעיף קטן (א) (בחוק זה הכרזה)

זמני שני כלים עיקריים שיעמדו לרשות הממשלה. כלי אחד זה ההסדר המרוסן שמופיע בסעיף 2(א)(2). הוא אומר שמשרד הבריאות יוכל להשתמש בכלי השב"כ במקרים פרטניים וייחודיים, במקומות בהם החקירה האפידמיולוגית לא נותנת

אם המגמה תהיה מגמה של בלימה, אנחנו נכנס את הכלי לאחור, אבל אם המגמה תהיה מגמה של התפרצות, אנחנו נאפשר לתת את המענה המיידי של איתור

אנחנו רוצים להציג עמדת ממשלה מעודכנת. האם לא נכון לשקול מחדש את המספר הזה? נראה לי שזה מספר שהוא קטן ביחס ליכולות שלנו. אנחנו רואים שהחלק הארי של החולים החדשים כלל לא מגיע

מה שכתוב כרגע זה שלגבי 200 חולים תתבצע חקירה אפידמיולוגיות, כאשר לגבי יתר החולים תבוצע חקירה אפידמיולוגית או הסתייעות בשירות, הכל לפי שיקול

כולם רואים את העלייה בכמות החולים הכללית.

טענה על כך שכמות החולים הקשים לא נמצאת בעלייה דומה. כדאי לדעת שכמות החולים הקשים בחודש יוני

התמונה שעכשיו אנחנו רואים לא מייצגת את כל התמונה שאנחנו צפויים לראות בעוד 10 ימים,

שיעור ההכפלה במספר החולים הקלים הוא כל כך גבוה, שאנחנו נראה את

יש לנו ימים רבים שאנחנו נמצאים באזור ה-200 חולים,

ביקשתי לקבוע את המספר 200, כי הסתכלתי על ציר הזמן.

אני לא קובע קטגורית שום חסם ושום בלם,

ביום ד' הגשתם הצעת חוק לפי סעיף (א)(2)2,

חריגים ייעשה שימוש בכלי.

הבקשה שלי היא לא מהחולה הראשון ביום הראשון,

בוא ניתן להשתמש בכלי הזה כדי שיחזיר

יש לך צורך היום בכלי? יכול להיות שאנחנו יכולים לקיים את הדיון על החוק כולו, כשבסופו ניתן לכם את הכלי על פי

לא הסתדרתי. עובדה שהתחלואה עלתה.

עד יום רביעי

זה לא מה שאמרתי. יש תועלת בזה ותועלת בזה. כמו שטליה אמרה, זה כלי משלים. אף כלי פה לא עובד לבד. האם היינו יכולים לתפקד ללא הכלי המשלים בכמות מסוימת של חולים? תפקדנו רק בכלי של חקירה אפידמיולוגית?

מה, אני לא יודע להתמודד עם חולה אחד?

לא ביקשנו את השב"כ מהחולה הראשון.

אתה אומר שאם הוא ידביק זה בסדר. אני מוכן לנסות בשלב מסוים בלי זה. מרף מסוים זה כבר לא מספיק.

ניהלת את האירוע בעולם ה-200 מבלי לבקש

אתם מפעילים איזה שהוא היגיון, לפחות ברמת המספרים האלה. אני לא אומר לך שזה המשטר שבו אתה הולך להתמודד עם מגיפת הקורונה, אבל אני אומר לך שאנחנו צריכים לאזן בין קיום דיון

(א) חדלו להתקיים הנסיבות כאמור בסעיף 2(א) ו-(ב) המצדיקות את ההכרזה, תבטל הממשלה את ההכרזה.

הכנסת רשאית לבטל את ההכרזה ג)

או חלק מהם, ככל שהדבר דרוש ואפשרי (בחוק זה לגבי החולה נתוני

אנשים שבאו במגע קרוב עם החולה נתוני זיהוי, התאריך והשעה שבהם היו במגע קרוב אחרון עם החולה והמיקום שבו התקיים אותו מגע.

האם הכנסת צריכה להגיש הצעת חוק לביטול? לא בהצעת חוק. האם ועדת חוץ וביטחון וועדת חוקה ימליצו למליאה לבטל את ההכרזה? תבדקו את זה. הכוונה להחלטה של הכנסת כמו

אם צריך להבהיר את זה, כמובן שנבהיר את זה. בקשה לקבלת5.(א) בקשה לקבלת סיוע תוגש בידי נציג משרד הבריאות באמצעות

לגורם מוסמך בשירות (בחוק זה - לחולהבקשה לקבלת סיוע).

התהליך יהיה כמה שיותר אוטומטי.

יש מערכת ששולחת מסרונים והודעות קוליות לחולים או למגעים.

אבל זה יקרה באותו יום, אפילו בטווח של שעות בודדות או פחות. כתבנו את המילה "בסמוך",

את פרטי המידע הדרושים לגבי החולה שהבקשה נוגעת אליו ולגבי מי שבא במגע קרוב עם החולה,

אפשר להוסיף את פרטי המידע לפי סעיף 4(א) כדי שיהיה ברור שאלה הפרטים של המידע, לא

ג) אדם שקיבל הודעה לפי סעיף קטן (א), רשאי לפנות למשרד הבריאות בבקשה לבחינה חוזרת של הנתונים שעל

רשאי משרד הבריאות להעביר לשירות בקשה

ללא ציון פרטים העלולים להוביל לזיהויו של אדם,

ולגבי כל אחת יפרסם את תיאור ההשגה, הבירור בהשגה, ההחלטה בהשגה והלקחים שהופקו.

את אומרת שאם יש,

אדם עם שני ראשים שאתה לא מציינת את שמו, ידע העולם במה מדובר. בדיוק.

נכתוב את המילים "ללא ציון פרטים

נוהל משרד9.

המנהל הכללי של משרד הבריאות יקבע

ויאושר על ידי היועץ המשפטי הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת

אופן השימוש בפרטי המידע הדרושים,

שמירתם ומחיקתם, ההנחיות הקליניות של נציג משרד הבריאות לעניין מגע קרוב עם חולה, כפי שהן בתוסף מזמן

שר הבריאות, שר המשפטים, שר המודיעין הצורךושרים נוספים כפי שתחליט (בחוק זה צוות השרים), לבחינת בהסתייעותהצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי חוק זה,

כי ביום ד' היא קבעה שהיא רוצה להפעיל את

ועכשיו באים ומבקשים להפעיל לפי ההסדר שקבוע בסעיף

הבקשה שלנו הייתה להשוות את זה לתקופת הבידוד המקסימאלית.

השירות יעשה שימוש בפרטי בקשה לקבלת סיוע ובפרטי שימוש במידעהמידע הדרושים

בשירות, והסמכת (ב) ראש השירות או מיש הוא הסמיכו לכך יסמיך בעלי תפקידים בעלי תפקידיםבשירות לצורך ביצוע פעולות סיוע (בחוק

ביקשנו לדעת מי הגורם שיוסמך בשירות. הם עדכנו אותי הבוקר שמדובר בראש מחלקה.

בעל תפקיד יוסמך לפי סעיף קטן (ב) לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות חוק זה. ד) מידע לגבי פעולות שביצעו גורמים מוסמכים בשירות לפי הוראות חוק זה יתועד באופן ממוחשב בשירות.

העניין של הבאת נהלי השירות בפני ועדת המשנה נדון גם בשעת קידומה של החלטת הממשלה. נהלי השירות חסויים מכוח סעיף 19, לכן אנחנו מציגים בפני הוועדה את נהלי הפעולה שלנו, את שיטות הפעולה, באופן חסוי. מצב שבו הנהלים הפנימיים של השירות יידרשו לבוא בפני הוועדה נראה לנו עודף ומיותר. בפני ועדת המשנה,

זה רק לידיעה. ניצן, מדובר פה בדבר מהותי שהיה אמור להיכלל בחקיקה. היות והדבר הוא חסוי, נכון להביא את הנוהל לידיעת ועדת הכנסת לענייני השירות.

הוא לא היה אמור להיכלל בחקיקה. מדובר בדרכי הפעולה והשיטות של השירות שהן חסויות. בגלל שהנושא לא מוסבר לחברי ועדת החוץ והביטחון נכון שהנוהל יוצג לוועדת הכנסת לענייני השירות. אין מניעה. ועדת הכנסת לענייני השירות דנה בכל ההיבטים המסווגים של הדיון.

זה לא עניין של סיווג המידע, זה עניין של הפרדה בין הרשויות. הנוהל הזה מכוון לעובדי השירות, הוא קובע להם איך הם יפעלו. עקרונות הפעולה יוצגו בפניכם. אין כאן דרישה לאישור של הרשות המחוקקת. ועדת המשנה מבקרת את פעולות השירות. למיטב הבנתי, ותתקן אותי היועצת המשפטית אם אני טועה, אנחנו יכולים לבקש מכם, וזה גם בלי אותה הסמכה בחוק, לראות כל נוהל. במסגרת חלוקת התפקידים בין הרשויות ותפקידה של הרשות המחוקקת כפי שקבועה בחוק היסוד, תצטרכו לתת לנו לעיון את אותו נוהל. אנחנו לא כותבים אותו, אנחנו לא מאשררים אותו.

אנחנו עוסקים בביקורת. בשים לב שאנחנו דנים בנושאים עם רגישות, שזו הסמכות שממילא נתונה וקבועה לוועדת המשנה לענייני השירות בחוק השב"כ, אנחנו קובעים פה שהנוהל יהיה מונח בפניה. כמי שעומד בראש הוועדה, אני מבקש שהנוהל יעמוד בפניה. ניצן: אנחנו נביא בפני ועדת המשנה את כל אשר נתבקש, אבל האזכור של זה בחקיקה, הקביעה של זה בחקיקה, היא ראשונית, ייחודית ונראית לנו מיותרת. גם זה הסדר ראשוני וייחודי. אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. נשאיר את זה בשלב זה בצריך עיון. שמירת מידע14. (א) פרטי המידע הדרושים יישמרו במשרד הבריאות בדרך במשרד שתבטיח את אבטחת המידע, את סודיותו ואת חיסיון נתוני הבריאותהזיהוי של החולים או של האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה. ומחיקתו ב) בתום תקופת תוקפו של חוק זה ימחק משרד הבריאות את פרטי המידע הדרושים שהועברו אליו על פי בקשות לקבלת סיוע. ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי משרד הבריאות לשמור את פרטי המידע כאמור באותו סעיף קטן, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים לאחר תום תקופת תוקפו של חוק זה, לצורך תחקיר פנימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות לצמצום התפשטות המחלה. ד) נציג משרד הבריאות יוודא את ביצוע מחיקת פרטי המידע כאמור בסעיף זה. הגבלות לעניין15. (א) המנהל הכללי של שמרד הבריאות יסמיך בעלי תפקידים גישה למידעבמשרד הבריאות לעיין בפרטי המידע הדרושים, כולם או חלקם במשרד (בחוק זה גורמים מוסמכים במשרד הבריאות), בהתאם לנדרש הבריאות ועיוןלצורך מילוי תפקידיהם לפי חוק זה,

והסמכת בעלי תפקידים(1) טיפול בבקשות לקבלת סיוע, 2) קבלת פרטי המידע הדרושים, 3) ביצוע הפעולות הדרושות לשם משלוח הודעות לחולים לפי סעיף 5(ג) או משלוח הודעות לאנשים שבאו במגע קרוב עם חולים לפי סעיף 7(א) או (ב); 4) טיפול בהשגות לפי סעיף 7(ג); 5) אבטחת המידע כאמור בסעיף 14(א); 6) בקרה, פיקוח או דיווח על ביצוע הוראות חוק זה. ב) בעל תפקיד יוסמך לפי סעיף קטן (א) לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות חוק זה. ג) לנציג משרד הבריאות ולגורמים המוסמכים במשרד הבריאות, ולהם בלבד, תהיה גישה לפרטי המידע הדרושים. הגבלות לעניין16. (א) השירות לא יעביר כל מידע שהתקבל או שנוצר לפי חוק זה, העברת מידע למעט העברת פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות לפי סעיף 6. מהשירות וממשרד הבריאותב) משרד הבריאות לא יעביר מידע שקיבל מהשירות לפי חוק זה, למעט העברת מידע לפי כל דין על כך שאדם נכלל ברשימת החייבים בבידוד כמאור בסעיף 17(ג). ניצן, ביקשנו שתחשבו על מונח אחר במקום המילים "שנוצר לפי חוק זה". באופן עקרוני, לפי מיטב הבנתנו, לא אמור להיווצר מידע עודף. ביקשנו

אמירה מדויקת יותר. ניצן: הכללים של המחיקה נקבעו כך שברור שלא נותר אצל השירות כל מידע. הכללים האלה לא מלמדים על כך שהשירות מקבל מידע נוסף. הביטוי "נוצר לפי חוק זה" מדבר על תהליך העבודה, תהליך עבודה שהוא ממוכן. בתהליך העבודה הזה נאספים פרטים ביחס לאנשים, נוצר מידע חדש. המידע הזה יימחק. הוא נמחק במהלך השימוש. הוא פשוט נעלם. הפלט היחיד שיוצא הוא הפלט שמועבר למשרד הבריאות, שעניינו האנשים שבאו במגע קרוב עם אותו חולה. למה צריך את המילים "שהתקבל או שנוצר"? השירות לא יעביר כל מידע, למעט העברת פרטי מידע הדרושים למשרד הבריאות. ניצן: זה בסדר גמור.

לפי חוק זה. יש מידע שהוא מעביר לפי חוק זה. שהוא מעבר למה שדרוש למשרד הבריאות? המילה "למעט" לא נותנת לכם את המענה? יש לכם הגדרה לפרטי המידע הדרושים. מה פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות? לפי סעיף 6. זה בדרך כלל שם, כתובת, דברים כאלה. סודיות17. (א) אדם שהגיע אליו מידע לפי חוק זה, למעט מידע על כך שאדם הגבלת נכלל ברשימת החייבים בבידוד, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר שימושולא יעשה בו כל שימוש, אלא לצורך ביצוע הוראות חוק זה. וחיסיון ב) מידע כאמור בסעיף קטן (א) יהיה חסוי בפני כל אדם,

בו שימוש לצורך הליך משפטי, לרבות חקירה על פי דין, ולא יתקבל כראיה במשפט. ג) בסעיף זה, "רשימת החייבים בבידוד" רשימה שמנהל משרד הבריאות, הכוללת את פרטיהם של אנשים החבים בבידוד מכוח צווי הבידוד. בסעיף 17 כתוב: "אדם שהגיע אליו מידע לפי חוק זה", לכן זו הגדרה שאפשר לחזור עליה בכל סעיפי החוק בצורה זהה. דיווח שירות18. ראש השירות ידווח בכתב לוועדת החוץ והביטחון, אחת לשבוע, על

הכללי מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכנולוגי על פי בקשה לקבלת סיוע, מספר האנשים שאת פרטי המידע הדרושים לגביהם העביר השירות למשרד הבריאות בשל הימצאם במגע קרוב עם חולה, על פי בקשה לקבלת סיוע, אירועים מיוחדים ותקלות בהפעלת סמכויות השירות לפי חוק זה, ודרך הטיפול בהם, סטטוס מחיקת המידע לפי סעיף 12(ב). אנחנו מציעים שהשירות ידווח לוועדת החוק והביטחון. אין בדיווח זה שום דבר שאמור להיות מידע חסוי, לכן נכון שכל חברי הוועדה יפקחו על הנתונים. ניצן: בסעיף קטן (3), שנוגע לאירועים מיוחדים ותקלות, יכולים להיות דברים שהם בגדר הדברים החסויים.

אם יהיה משהו שהוא חסוי, תדווחו על הנקודה הספציפית - - אפשר לכתוב בסעיף (3): "באירועים מיוחדים ותקלות בהפעלת סמכויות השירות לפי חוק זה, ודרך הטיפול בהם, יכול השירות לדווח בסעיף קטן זה לוועדה לענייני שירות".

ברירת המחדל היא דיווח לוועדת החוץ והביטחון. אם המידע הוא חסוי - לוועדת הכנסת לענייני השירות. אני מבין את הערתך,

עדיף שנשמע על התקלות גם כשהן מסווגות ונפקח עליהן, מאשר שלא נשמע עליהן.

זה בוודאי נכון. אין לי בעיה שברירת המחדל בסעיף (3) תהיה לוועדה. אם השירות יראה לנכון שיש תקלות מסוימות שמקומן להיות מדווחות לוועדה משנה, הוא ידווח לוועדת המשנה. רק אם זה חסוי. מסיבות חיסיון, לא מסיבות אחרות. דיווח 19. נציג משרד הבריאות או מי מטעמו ידווח בכתב לוועדת החוץ והביטחון, משרדאחת לשבוע,

אלה: הבריאות מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכנולוגי על פי בקשה לקבלת סיוע, ואם הבקשה לקבלת סיוע הוגשה בתקופה שבה חלה הכרזה לפי סעיף 2(א)(2) פירוט המקרים הפרטניים והייחודיים שלגביהם הוגשה כל בקשה לקבלת סיוע, מספר האנשים שלהם הודיע משרד הבריאות כי היו במגע קרוב עם חולה לפי הוראות סעיף 7, מספר האנשים מתוך האנשים כאמור בפסקה (2), שנמצא על בסיס פעולות הסיוע בלבד, כי היו במגע קרוב עם חולה, מספר האנשים שלהם הודיע משרד הבריאות כאמור בפסקה (2), אשר אובחנו כחולים, ומספר האנשים מתוכם שאותרו על בסיס פעולות הסיוע בלבד, הפעולות שביצע משרד הבריאות בהתבסס על פרטי המידע הדרושים שהועברו אליו מהשירות, אירועים מיוחדים ותקלות בפעולות משרד הבריאות לפי חוק זה, ודרך הטיפול בהם, מספר ההשגות שהוגשו למשרד הבריאות לפי סעיף 7(ג), אופן הטיפול בהשגות כאמור, וכן מספר ההשגות שלאחר בחינה חוזרת של הנתונים נמצא כי מידע שנכלל בבקשה לקבלת סיוע היה שגוי או לא מדויק. אני רוצה להוסיף את מספר החולים היומיים החדשים. אני מבקש שמשרד הבריאות ידווח לוועדה פעם בשבוע את הנתון הרשמי של מספר החולים היומיים.

גם ללא הסדר הביניים צריך להיות נתון הייחוס הלאומי.

הנתונים שלכם לנתונים של השירות,

בינינו. אני חושבת שצריך לומר מה זה אחת לשבוע. צריך להגיד באיזה יום. טליה, איך את רוצה לדווח?

בין הזמן שהשירות שולח לנו נתונים, לזמן שאנחנו מקבלים

צריך לקיים את אותה פרוצדורה של המלצת צוות השרים שמעוגנת בסעיף 11. המלצת צוות השרים היא בשים לב להמלצת הרשויות הרלוונטיות

אנחנו נותנים את מקסימום הגמישות לממשלה, אבל אנחנו מוודאים שהליך קבלת ההחלטה בנושא רגיש זה עובר את כל

אני מבינה את ההסבר שלך בעל-פה, אבל אני לא מבינה איך הוא מעוגן בנוסח המוצע. אם אני חוזרת לסעיף 2(א)(4), אז מלבד הרף של 200 חולים, שגם לגביו עוד לא החלטנו,

אין כרגע

אם נקבל החלטה לקבל הסדר מסוים שמחויב להיות מעוגן בחקיקה ראשית, אני מבטיח לך שיהיו כאלה שיבואו ויבקשו את החלטת הוועדה הזאת או את החלטת הממשלה לפניה שתעמוד למבחן או לביקורת שיפוטית.

בהינתן ויאושר 2(א)(1), האם הוא מייתר את 2(א)(3) ו-2(א)(4)?

אנחנו נדון בזה. יכול להיות

הם סעיפים לאירוע הזמני. כשהצגתם את הדברים בעל פה, אם הבנו נכון, דיברתם על זה שההסמכה המיידית,

צבי, למה אתה מביא את זה לדיון היום? למה חשוב לך להביא את זה היום להצבעה? אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הסדר מוגבל לזמן שיאפשר לנו לקיים דיון אמיתי. מה אתה עושה

הדיון לא מתקיים רק בוועדת חוץ וביטחון,

לענייני קורונה. מאחר שעקומת הנשאים/חולים היא בעלייה, כשעל העובדות האלו אין מחלוקת,

אני השתכנתי שצריך לקיים דיון עמוק בהסדר הכולל.

ראוי שזה יגיע

שלא נתת להם מספיק לדבר, ילכו בסוף לבג"ץ.

לא צריך פה להרחיב על כמה האמצעי הזה הוא רדיקאלי, כמה הוא מסוכן במדינה דמוקרטית.

דובר על אמצעי טכנולוגי שאין בו מעורבות של ממשלה, ודאי לא של שירות ביטחון

אני עם איזו שהיא תחושה של חוסר אמון לגבי השימוש בכלי. במידה וניקלע לסיטואציה עוד לפני שהכלים האחרים יהיו, ואני מקווה שזה גם יהיה תמריץ לקדם את הכלי הטכנולוגי

לפי החלטת ממשלה מס' 4950 מיום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020), והסמכתם לא בוטלה עד יום תחילתו של חוק זה, יראו אותם כגורמים מוסמכים בשירות או כגורמים מוסמכים במשרד הבריאות,

תוקף26(א) חוק זה, למעט פרק ג' וסעיפים 22 ו-23,

אז שבועיים זה פרק זמן ראוי - מה גם שאתם

בצורה אינטנסיבית.

חושבת שלדיון היסודי, המעמיק צריך לתת את הזמן. אם נסיים את הדיונים ויחוקק החוק בפחות משלושה

ישראל צריכה להתמודד בדרכים אחרות. יש כאלה שאומרים שכן צריך להשתמש בכלי, רק צריך לעודד את המערכת לעשות גם דברים נוספים כי זה לא

אני חושב שכדי לנהל את הדיון צריך לתת את הכלי לזמן מוגבל, באופן מוגבל. אני רוצה לתת זמן לדיון בחוק הראשי.

אני מבין שאת כופרת. אני חושב, אחרי

שזה לא יהיה אחראי לא לתת מהיום בלילה או ממחר בבוקר את

לאפשר הוראת מעבר קטנה, הוראה שאומרת שעד לאישור הנוהל על ידי היועץ

אני מעריכה שעד סוף השבוע זה יהיה מוכן. בסדר